אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.

היום הצעת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) התשפ"ג-2023. זה צו שמגיע לכאן אחת לשנתיים.

הצבעה אושר הצו אושר. חבר הכנסת קרויזר היה בעד ואנחנו מודים לך. הצו הזה לא ישנה את האיסור בחוק במדינת ישראל שאסור לייבא בשר טרף. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:57.